חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. ראשית, נתחיל ברוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר אישור הצעת חוק לביטול עדכון שכר חברי הכנסת בשנת 2021, לקריאה שנייה ושלישית

מי שבעד הרוויזיה, ירים את ידו. אין נימוקים. הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא התקבלה. הצעת

הכנסת לביטול עדכון שכר חברי הכנסת בשנת 2021 תעבור למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, לדיון והצבעה, עם ההסתייגויות שהוגשו. נדמה לי שבעת הזאת כולם מסכימים שזאת לא העת וזה לא נכון, בזמן שיש משבר כלכלי ובריאותי כל כך חמור, ששכרם של נבחרי הציבור יעודכן ויעלה. אני שמח על כך שיש תמיכה מרובה של כל סיעות הבית כמעט, בהצעת החוק הזאת. אני יודע שוועדת הכספים תדון מחר בדיוק באותו נושא, גם בנוגע לנושאי משרה אחרים, החל מנשיא המדינה, ראש הממשלה,

קאדים וראשי רשויות מקומיות. אני מקווה שכך ייעשה מחר ונוכל להודיע על כך בצורה סופית מחר במליאה או ביום שני, מתי שייקבע סדר-היום. הנושא השני שעל סדר-היום הוא הבקשה של מזכירת הכנסת להקדמת שעת פתיחת ישיבות הכנסת בשבוע החנוכה. בבקשה, גברתי המזכירה. תודה, בוקר טוב, זאת לא בקשה שלי. אני מייצגת כאן את יושב-ראש הכנסת. נכון, יושב-ראש הכנסת.

בכל שנה פרלמנטרית אנחנו נוהגים בחג החנוכה לשנות את שעות ישיבות הכנסת. נר ראשון של חנוכה ביום חמישי, כך שזה לא משפיע על ישיבות המליאה. אני מדברת על השבוע שמתחיל בכ"ח בכסלו, 14 בדצמבר, שזה יום שני, ועל יום שלישי, כ"ט בכסלו, 15 בדצמבר. אלה ימים שני ושלישי שבהם בדרך כלל הישיבה נפתחת בשעה 16:00. בשל חג החנוכה, כפי שאנחנו נוהגים כבכל שנה, אנחנו רוצים להקדים את פתיחת הישיבה לשעה 13:00. כך ועדות הכנסת תוכלנה להמשיך ולקיים את הישיבות שלהן. אם כן, הישיבה תיפתח בשעה 13:00 ותינעל בשעה 16:00 לכל המאוחר. ביום רביעי הישיבה נשארת במועדה, מ-11:00.

נשמח אם הוועדה המכובדת תאשר

זה אם הכנסת לא תתפזר עד אז, נכון? גברתי המזכירה, שאלה אחרת. מה הדחיפות של זה עכשיו? כדי לדעת להיערך. יש לנו ימים מיוחדים, ובכל שנה אנחנו עושים את זה. הבאתי את ההחלטות משנים קודמות, ובכל שנה בחנוכה אלה היו הימים והשעות. אני מבין, אבל יהיה בעייתי אם נדון בזה ביום אחר? מה הבעיה שנדע איך להיערך? אני מודה שלא הקדשתי לזה זמן. מה שתחליטו. אני הצגתי את זה, וזאת בקשה שבדרך כלל אנחנו עושים מבעוד מועד. ברשותך, אני מבקש עוד לא להצביע על זה. אנחנו נביא את זה לאחת הישיבות הקרובות ונצביע על זה. ברשותך, סליחה על העיכוב. איתן, אני תכננתי שדולה באותם תאריכים. אני לא יכולה לסגור שדולה אם משנים את זמן המליאה, כי אז אני לא יכולה לקיים שדולה. קחי בחשבון שאלה ימי חנוכה, וכנראה לא יוכלו להיות שדולות כי יש מליאות מוקדמות. בגלל זה אנחנו צריכים ודאות.

אני אביא את זה לאחת הישיבות הקרובות. אני רוצה לבדוק משהו אצלי, בסדר? אני מצטער על זה. תודה רבה. 3. הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הכלכלה, מטעם סיעת ש"ס אנחנו נעבור לסעיף השלישי,

לפי בקשתו של יושב-ראש סיעת ש"ס מבקשים למנות את חבר הכנסת ינון אזולאי כממלא מקום קבוע לחבר הכנסת יעקב מרגי. מישהו רוצה להתייחס לנושא הזה? מדובר בהתפתחות חיובית. אנחנו מודים לך על האבחנה ועל זיהוי התהליכים. נעבור להצבעה. מי שבעד הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הכלכלה מטעם סיעת ש"ס,

הצבעה הבקשה אושרה. 11 בעד, אין מתנגדים. הבקשה התקבלה פה אחד והוספת ממלא מקום קבוע אושרה. הוא חבר ועדה?

הוא לא חבר ועדה. כשחבר הוועדה לא נמצא, הוא ממלא את מקומו. הוא חבר ועדה מטעם אותה סיעה. יש שם רק מקום אחד. 4. פניית יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33),

הנושא הבא: פניית יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33),

גברתי היושבת-ראש, נא להציג את הנושאים החדשים, ואחרי זה נבקש מהיועץ המשפטי לחוות דעתו. אחר כך נבקש מהמסתייגים לומר את מה שהם רוצים לומר. בבקשה,

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ביקש להתייחס לסוגיית שעות עבודה ומנוחה, שנוגעת יותר לעניין השבת. אנחנו סבורים שיש לכך השלכות רחבות, ולכן אי-אפשר להחיל את זה ואי-אפשר להתייחס לזה כאל נושא חדש. זה לא דיון אם זה נושא חדש. אפשר לחיל, למה זה הופך לנושא חדש? ביחס לחוק הזה.

טוב, בואו נצביע.

היועץ המשפטי של ועדת הפנים, בבקשה,

כפי שאמרה יושבת-ראש הוועדה, מדובר בהצעת חוק ממשלתית, שמטרתה להסדיר את סמכויותיהם של בקרי הגבול וממוני ביקורת הגבולות. הצעת החוק נדונה בוועדה והוכנסו בה שינויים. במסגרת שתי הסתייגויות שהוגשו, כפי שאמרה יושבת-ראש הוועדה, הסתייגות אחת היא של חבר הכנסת שלמה קרעי, והיא מבקשת לתקן חוק אחר, הוא חוק הדרכונים, בנושא סמכות שר הפנים לדחות הענקתו של דרכון לאדם שהפך להיות אזרח ישראל. הנושא השני, שביקש חבר הכנסת סמוטריץ', היה נושא שקשור לבקרי הגבול ולממוני ביקורת הגבולות. הוא ביקש לקבוע הוראה שקובעת שהוראות סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שמאפשר לחייב בעלי תפקידים חיוניים לעבוד בשבת, לא תחול על בקרי הגבול וממוני ביקורת הגבולות. אני אציין שלגבי שני הנושאים החדשים נטענה טענת נושא חדש, הן על ידי מספר חברי כנסת, והן על ידי נציגי הממשלה שהשתתפו בדיון. אם תרצו, אני אתייחס לגופו של עניין. יש פה בקשות רשות דיבור. בבקשה, חברת הכנסת מלינובסקי. אני רוצה להסביר למה אנחנו נמצאים פה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אני אשמח אחר כך לנמק את ההסתייגות שלי. חבר הכנסת סמוטריץ', אתה רשום. אתה ביקשת ותקבל רשות דיבור. בבקשה, חברת הכנסת מלינובסקי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסביר למה הגשתי נושא חדש. החוק שהיה בוועדת הפנים של הכנסת בעצם דיבר על נושא טכני לחלוטין. סמכויות של בקרי הגבול מוסדרות היום בנוהל של משרד הפנים, והחליטו להעביר את זה לחקיקה ראשית. זה מבורך כי זה יותר מסודר, יותר ברור, יותר שקוף. החוק הזה לא עורר שום זעם או איזשהו עניין ציבורי גדול מדי, וגברתי היושבת-ראש תסכים איתי, שזה היה משהו מאוד מאוד שקט וטכני,

זה לא חוק שבו הכנסת עומדת על הרגליים האחוריות. בדקה ה-99 באו חברי הכנסת קרעי וסמוטריץ', והגישו הסתייגויות. זה לגיטימי, זה בסדר, זה הליך דמוקרטי בכנסת להגיש הסתייגויות, אבל ההסתייגויות צריכות להיות קשורות לעצם החוק הזה. בחוק שכר חברי הכנסת,

הייתי יכולה להגיש הסתייגות שזה יחול גם על ראש הממשלה, לדוגמה, אבל הוסבר לי בצורה ברורה, ואני גם מבינה שהחוק הזה מתייחס לסוגיה מסוימת. אולי מבחינה תקשורתית היו אומרים: איזה יופי, ישראל ביתנו הגישו כזאת הסתייגות, אבל זה לא היה במקום, זה לא נכון. זה לא מתאים לחוק הזה. בגלל זה, אגב, לא עשינו את זה. אותו הדבר גם פה. הוגשו שני הסתייגויות. שתי,

סליחה, שתי. יש לנו פה מומחה בעברית. מומחה ללשון העברית. שתיים, שתי זה עדיין אותו דבר.

להבדיל מאלה שמגיעים לארץ ואחרי כמה ימים חוזרים לרוסיה, אין להם שום סיכוי ללמוד עברית כי זה לא מעניין אותם בכלל. אני מבקש ממך, חבר הכנסת קרעי, קצת כבוד. יהודים, תשחקו יחד. חבר הכנסת טיבי. כבוד למה, אדוני היושב-ראש? לקומבינות שעושים פה על חשבון אזרחי ישראל? ש-50% מהעולים חוזרים לרוסיה תוך כמה ימים? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אני מבינה שהמבטא שלי מעצבן אותך, אני מבינה שבעצם אנחנו פה מעצבנים אותך, אבל אתה יודע מה? תסתגל לזה. תתרגל, אין מה לעשות. לא,

אם אתה חושב שג'ירפה לא קיימת, זה לא אומר שהיא לא קיימת. זאת בעיה שלך, מה שנקרא. איזה עולם מושגים. אני מדברת איתך בדיוק בשפה שלך, לצערי הרב.

מה הקשר בין קרעי לג'ירפות? בואו נרחיב את הנושא. בואו נתעמק. את זה יכול להבין רק מי שעושה קומבינות. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להסביר למה הגשתי נושא חדש על שתי ההסתייגויות האלה. ההסתייגות של חבר הכנסת סמוטריץ' מתייחסת לנושא שעות עבודה ומנוחה, והיכולת או הרצון או החיוב של אותם עובדים לעבוד בשבתות. יכול להיות שזה נושא חשוב ואפשר לדון בו, אבל זה לא קשור לחוק הזה ויש לו השלכות רוחב לכל המשק. במדינת ישראל יש גם צבא,

יש גם כבאות, יש חברת חשמל שאנשים עובדים בה בשבת. אלה דברים חיוניים. יש לזה השלכות רוחב. את בטוחה שזה ישליך לרוחב? אז שכנעת אותי. אני מבקש, חבר הכנסת פינדרוס. זה לגובה של הג'ירפה. חבר הכנסת קרעי, הוזהרת כבר פעם אחת. רק אתמול, חבר הכנסת קרעי, התפוצצת מעצבים מחוק הבחירות בתל מונד, בגלל איזשהו סעיף. חשבת שיש לזה השלכות על הבחירות הכלליות, ויוכלו להשתמש בזה. אם אני אלך לפי האנלוגיה שלך, זה אותו דבר. יש פה הסתייגות, שלדעתי יש לה השלכות רוחב על כל המשק, על כל האנשים החיוניים במשק במדינת ישראל. ברגע שמעבירים כזה תיקון, שבכלל לא קשור לחוק הזה, צריך לשקול את זה בכובד ראש. זה לגבי ההסתייגות של חבר הכנסת סמוטריץ', ובגלל זה הגשתי נושא חדש. להבנתי, הנושא הזה כל כך כבד, שלא עושים את זה דרך הסתייגות לחוק זוטר,

זה באמת לא בין החוקים הראשיים ולא חוקי יסוד. דבר נוסף, ההסתייגות של חבר הכנסת קרעי. אני מכירה את הוויכוח הער סביב נושא הדרכונים, מה ההשלכות, מי מושך לאן, איזה סטיגמות מפתחים פה, ואיך מעצבים ציבור שלם כגנבים, פושעים ועבריינים. בלי להיכנס לתוכן הנושא הזה, זאת לא הסתייגות שמקומה בחוק הזה. אם הממשלה או חבר הכנסת קרעי רוצים לבטל את חוק הדרכונים, הוא או הממשלה מוזמנים להגיש חוק בדרך המלך, להעביר את זה, ולעשות על זה דיון בשלוש קריאות וכל מה שנדרש בנושא. לא מבטלים חוק אחד דרך הסתייגות בחוק אחר. זה פשוט לא חוקתי, וזה לא הליך מקובל בכנסת ישראל.

הגשתי שתי בקשות לנושא חדש, כי גם על פי היועץ המשפטי של הוועדה, וגם על פי חוות דעתה של יושבת-ראש הוועדה, זה בהחלט נושא חדש קלאסי. הייתי מגדירה את זה בתור הטרלה מטורפת מצד חברי הכנסת סמוטריץ' וקרעי, שפשוט תוקעת את החוק שהממשלה ביקשה לקדם. תודה רבה.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. הוא לא צריך. היא כבר שכנעה אותנו להצביע בעד. אבל הוא מבקש זכות דיבור, ונראה לי שצריך לתת לו זכות דיבור. תודה, אני שמח איך שחברת הכנסת מלינובסקי הציגה את הדברים, ואני משוכנע שאני אצליח לשכנע אתכם, כי אני חושב שהיא כנראה לא הבינה, או שאני לא הסברתי טוב את ההסתייגות. אין להסתייגות שום השלכות רוחב. אני לא קובע עכשיו רוחבית וזה לא תיקון בחוק שעות עבודה ומנוחה. אני מתייחס בהסתייגות אך ורק לעובדים האלה, שאותם אנחנו מסדירים בחוק הזה. החוק הזה הוא בעיניי חוק דרמטי, דווקא בגלל העובדה שעד היום, גוף שהחזיק סמכויות אכיפה שלטוניות כנגד אזרחים, פגע בזכויות ובחרויות של אזרחים. הוא עשה את זה לא מכוח ההסמכה המסודרת בחוק, ובעיניי זה דבר שהוא חמור מאוד. טוב שהממשלה מבקשת להסדיר את הנושא. אני מבקש, שבמסגרת אותה הסדרה כוללת לוקחים עכשיו ענף שעד היום לא היה מוסדר בחוק, ומסדירים אותו. אני מבקש לקבוע רק ביחס לענף הספציפי הזה, מאחר ולא מדובר באמת בארגון חירום, כפי שיוליה אמרה צבא, משטרה. הרי הסעיף הרלוונטי בחוק שעות עבודה ומנוחה, שמחריג גופי חירום, הוא בוודאי הגיוני. לא ייתכן שחייל בצה"ל או שוטר במשטרה יגיד: אני לא רוצה לעבוד בשבת. אין דבר כזה. בקרי הגבול זה לא שירות חירום. חשוב לי לומר ששר הפנים ואנשי המקצוע במשרד הפנים, מוכנים להסתייגות הזאת. אני מציע אותה בהסכמת הממשלה.

זה לא נושא חדש, כי לוקחים ענף ומסדירים אותו. אני מבקש להסדיר עוד אלמנט ספציפית באותו ענף, לחלוטין לא עם השלכות רוחב. הסעיף היחידי שאני מבקש לומר, הוא שאי-אפשר יהיה להכריח עובד לעבוד בשבת. במילים אחרות, גם עובד שמבקש לא לעבוד בשבת, יוכל להתקבל לעבודה כבקר גבול. אני לא טוען שבקרי גבול לא יכולים לעבוד בשבת, אני לא מבקש שלא יהיה להם היתר עבודה בשבת, אבל שאדם יוכל להיות עובד כבקר גבול, ולא להיות משובץ למשמרות בשבת. זה נראה לי הכי ליברלי והגיוני, ומכבד כל אדם ואמונתו. בקרי גבול זה לא מקצוע חירום כמו צבא ומשטרה, שבלעדיהם המדינה לא יכולה לתפקד. שוב אני חוזר ואומר, שעמדת שר הפנים ואנשי המקצוע היא שהם מוכנים להסתייגות הזאת. אני חושב שנכון לאשר אותה, היא לא נושא חדש ואין לה השלכות רוחב.

הדבר הכי מתבקש שכאשר מסדירים ענף כזה, להסדיר גם את הנקודה הזאת. למה הדבר הזה צריך לבוא בחקיקה ולא בהסדרה פנימית של רשות האוכלוסין וההגירה? אדוני היושב-ראש, זאת שאלה מצוינת. צריך לומר את האמת, רשות האוכלוסין וההגירה אמרה שהיא מוכנה לקבל על עצמה לאפשר למי שלא רוצה לעבוד בשבת, לא לעבוד בשבת. אבל זאת שאלה שאפשר לשאול על הרבה מאוד חוקים שאנחנו מחוקקים. אני שואל ספציפית פה, אם הרשות החליטה שהיא מקבלת על עצמה. כל ההסדרה שאנחנו עושים עכשיו, הייתה מוסדרת עד היום. היום יש רשות אוכלוסין אחת, מחר יבוא מנהל אחר לרשות האוכלוסין ויחשוב אחרת. נדמה לי שבמדינה יהודית ודמוקרטית, האמירה שבה גוף כזה יכול לעבוד בשבת אני לא מבקש לסגור את גבולותיה של מדינת ישראל למעבר בשבת. מצד שני, אדם שרוצה לשמור את השבת ולא לעבוד, אי-אפשר לחייב אותו, וגם לא לסגור בפניו את שוויון ההזדמנויות בעבודה. נראה לי שראוי שהדבר הזה יהיה בחוק, ולא יהיה תלוי ברצונו הטוב של מנהל כזה או אחר של רשות ההגירה. גם אם יש מנהל מצוין והם עושים עבודה נהדרת, אני חושב שראוי שזה יהיה בחוק. על כל פנים, זה לא נושא חדש. זה דיון שצריך לקיים בוועדה עצמה. אבל למנוע את הדיון בהסתייגות עצמה בטענת נושא חדש?

חברת הכנסת מארק. אני רוצה להתייחס לנושא של חוק הדרכונים. לא שמעתי מה אמרו כולם, ואולי אני חוזרת על חלק מהדברים. אף אחד לא אמר כלום.

נחשפנו לתחקיר של "המקור", שמדבר על אנשים שמגיעים למדינת ישראל. הם מקבלים פה זכויות, מקבלים דרכון ואחרי יומיים נעלמים מכאן.

אפשר להגיד שאנחנו רוצים להעלים עין, אין בעיה, הם יהודים והם באים לפה, עלייה וסיפורים. אבל בסוף, יש אזרחים במדינת ישראל, שחלקם עצמאים, והם משלמים מסים רבים למדינת ישראל. בסוף מגיע לפה איזה אורח, מקבל פה דרכון ואחרי יומיים של טיול בים המלח, הוא נעלם. אם אנחנו לא נגמור את החגיגה הזאת של חלוקת דרכונים תראו, אין את זה בשום מדינה בעולם. בשום מדינה בעולם אתה לא יכול להגיע לדקה, לטייל פה שלושה ימים, ולהיעלם עם דרכון ועם זכויות ועם סל קליטה ועם מה לא. אין דבר כזה באף מקום בעולם. ואם אנחנו, בנקודת הזמן הזאת, לא נפסיק את החגיגה הזאת של טרפת חלוקת הדרכונים, אנחנו נבכה על זה לדורות. התקציב של מדינת ישראל, חלקו הולך לסל קליטה לא לאנשים שבאמת באים ומשתקעים פה, לא לאנשים שרוצים לקבוע את מקום מושבם הקבוע פה,

אנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציה שבה אנשים מסתובבים בעולם איך אמרו בתחקיר? ככה אתה יכול להיכנס לארצות הברית עם דרכון ישראלי. באים, מנצלים אותנו כמדינה ופשוט נעלמים. את החגיגה הזאת אני מבקשת לסיים.

את מאמינה לתחקירים של "המקור"?

רביב דרוקר הוא בן אדם רציני, נכון? גם אתמול ראית תחקיר אחר, אוסנת. חבר הכנסת טופורובסקי, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אני מבקש ממך לא להפריע. כמה עותקים אנחנו רוצים?

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת קרעי,

- - - חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה רשות דיבור? - - - היא באה, מתבססת על תחקיר של "המקור" ועל רביב דרוקר.

אני רוצה לדעת אם - - - והתחקירים שלהם אמינים, כי יש לו גם תחקירים על ראש הממשלה, על הבן שלו. חבר הכנסת טופורובסקי, מספיק. - - - אני רוצה לדעת. טופורובסקי, אתה רוצה לדבר? תודה. זכות הדיבור שלך, מה שנקרא - - - תודה, אדוני יושב-הראש,

לעניין הטכני של טענת נושא חדש. בעיניי, הנושא הזה הוא לא נושא חדש. מדובר כאן על חוק שמדבר על בקרי גבול, מדובר כאן על המעבר כניסה ויציאה של אזרחים לישראל, וזה מקום טוב מאוד להסדיר כניסה ויציאה של אזרחים לישראל, וקבלת אזרחות ישראלית. - - - גברתי, לא הפרעתי לך כשדיברת. את טענתך שמעתי, אני מכבד אותה, אבל אני חולק עליה. אני מבקש מחברי הכנסת שיושבים כאן בוועדה להצביע נגד נושא חדש. לא מדובר בשום אופן בנושא חדש. דבר נוסף, לגופו של עניין, יש כאן קומבינה שעושים על חשבון אזרחי ישראל. המשטרה,

תחזרו אחורה לשנת 2017, כתבה דוח מאוד חריף כנגד - - המשטרה המליצה להעמיד לדין את ראש הממשלה - - - חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת מלינובסקי. לא ניתן לכם להמשיך לעשות קומבינות. אדם זכאי עד שלא הוכחה אשמתו. תגיד לאיזה משטרה אתה מאמין. את זה אתם לא מבינים. העבריין המורשע שעומד בראשכם. תגיד לאיזו משטרה אתה מאמין. יוליה, שמענו, תודה. העבריין המורשע שעומד בראשך, לא מבין שאדם זכאי עד שלא הוכחה אשמתו. אתה מאשים פה מיליון אזרחים. המשטרה הגישה דוח בשנת 2017. אני לא יכול להגיד לך "לא הפרעתי לך", כי זה לא מזיז לך, אבל כן אומר את דבריי. המשטרה הגישה דוח בשנת 2017, והתריעה על כך שמי שינצל את החוק הזה, את התיקון שבעצם לא נותן סמכות לשר הפנים לא לתת דרכון אם לא נראה לו, וכל מי שמגיע לכאן מקבל דרכון בכל מקרה המשטרה הגישה דוח חריף על כך, שאוליגרכים ינצלו את זה, שיעשו הון על מדינת ישראל. מקבלים כאן ביטוח רפואי, דרכון, אזרחות ישראלית. גם זכות הצבעה הם מקבלים כאן, וחוזרים חזרה למולדתם. הם באים לכאן רק כשהם צריכים את מדינת ישראל. אין שום קשר ליהדות, אין שום קשר לחוק הזה לציונות. הגיע הזמן, וזאת ההזדמנות שלנו, לבטל את העניין הזה. ורק מי שמגיע לכאן כעולה חדש, כיהודי שבא על פי חוק השבות, ישתקע כאן ויקבל אזרחות כמו שהיה מאז ומעולם. תודה רבה. תודה רבה.

חבר הכנסת טופורובסקי, אתה לא יכול בכל פעם לקחת את המיקרופון ולהתחיל לדבר כאוות נפשך. אתה רוצה לשאול, תקבל רשות דיבור. סליחה, אני עושה הפסקה מתודית. קיבלנו בקשה מוועדת הכספים לדון בשני סעיפים שכרגע מדברים ודנים עליהם שם. איתן, תעשה הצבעה.

מה הבעיה להצביע?

תודה רבה. שלחתי את זה לחברי הוועדה. תעיינו בזה, בבקשה, תוך כדי הדיון.

חבר הכנסת גינזבורג, אני דורשת שתעשה הצבעה. אין לך מושג על מה את מדברת. אני הודעתי עכשיו הודעה לחברי הוועדה. את סתם קופצת בראש, תירגעי רגע. אנחנו ממשיכים בדיון. דיון על נושא חדש הוא דיון וצריך לדבר בו, בסדר? צריך לשכנע אחד את השני. זה לא רוויזיה, שבאים, מצביעים והולכים.

אלה הכללים בכנסת, ויש פה אנשים שמבקשים לדבר. ככה עשית בכל נושא חדש שהיה אצלך? גם כשהייעוץ המשפטי אמר לך שזה לא יכול להיות נושא חדש,

תודה, תודה. כן, בבקשה. חבר הכנסת גינזבורג,

אם ננצל את המצב ונציע שינוי בחוק האזרחות. אם כבר משחקים בדרכונים, משחקים באזרחות, נשנה גם את חוק האזרחות. אין בעיה, אבל תעשה את זה בוועדת הפנים, לא פה. וניתן לפחות איחוד משפחות, שיתאפשר להם להתאחד עם בני המשפחות שלהם. מונעים מהם בחוק זמני, תיקון זמני שהוא כבר עשר שנים.

שאלה נכונה של חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. אם מונעים מאזרחים שנמצאים פה שנים על גבי שנים, אי-אפשר לתת למישהו שבא לשעתיים דרכון, ואז במטוס הפרטי לברוח. הם נשואים, גרים כאן וחיים כאן. אני מסכים איתך, חבר הכנסת טיבי.

שיתוף פעולה מצוין בין הליכוד למשותפת,

אני מחכה לתגובה של - - - כשאחמד טיבי דואג למדינת ישראל, שלא יעשו עליה קומבינות, אני מסכים איתו. בעיקר לערבים שלא מקבלים איחוד משפחות. תודה, תודה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, לא ביקשת? חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. בקשר לנושא חדש, שקשור לבקשתו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אני מזדהה עם התוכן, לא עם המקום. אני חושב שהשבת היא נושא יותר מדי חשוב, מכדי שנגניב אותה בתת סעיף על מקצוע מסוים. אני לא מכיר שכל המקצועות של מדינת ישראל כבר סגורים במה מותר ובמה אסור לעבוד בשבת. ואני לא יודע למה צריך לתעדף את עובדי רשות ההגירה בהקשר הזה, על פני עובדות סוציאליות או על פני מוכרות בסופרמרקטים. אבל מוכרות בסופרמרקט לא חייבות לעבוד בשבת. גם כאן, רשות ההגירה כמו שאני הבנתי מחבר הכנסת סמוטריץ', לא כופה על מי שלא רוצה לעבוד בשבת. כן כופה. אז מה הבעיה לתקן את זה, אם היא לא כופה? היא לא כופה על מי שלא רוצה לעבוד בשבת. לכן אני חושב שזה נושא ראוי, ובאמת חשוב לדון בו, בטח אם דנים על מקצועות שונים. אני בכלל חושב שכל המחטפים האלה בנושאים של שבת, רק מרחיקים את השבת ממדינת ישראל. אני לא צריך להגיד לכם שבעיניי זה הסטרט-אפ היהודי-הישראלי הכי מוצלח עד היום,

ראוי לה שכנסת ישראל תדון,

באמנת גביזון-מידן, או איך מסדירים את השבת במדינת ישראל. ולא בכל פעם, כשיש הזדמנות פוליטית לצערי, של צד אחד מגבירים את הכפייה ומרחיקים את השבת מעצמה.

אבל בטח גם בעיני הרבה מאוד מאזרחי מדינת ישראל.

אני נגד כפייה על אנשים לעבוד בשבת במקצועות שהם לא הכרחיים, אבל כמו שהבנתם, אני בעד דיון רחב ולא בסעיף בחוק הזה. לגבי הנושא השני, רציתי להגיד שמי שיפתח עיתון בכל יום, יראה כמה מדינות באירופה אני כן מאמין לדרוקר. הרושם אולי מוגזם, אולי לא נכון. אני חושב שדרוקר עיתונאי רציני, והלוואי והחברים בליכוד יתייחסו אליו תמיד באותה רצינות. לפחות אנחנו הגונים. כשהוא צודק אז הוא צודק. ומה היה אתמול? אתמול הוא צדק? אתמול הוא לא צדק. אבל זה היה רק הקלטות.

אתמול הוא הביא רק רכילות, אתה מבין? במקום שתיתפסו בזה, שבן אדם שעובד עם ראש ממשלה מקליט אותו זה הביזיון הכי גדול שיכול לקרות.

חברת הכנסת מארק, תודה. חבר הכנסת טופורובסקי, אתה מפריע לחברך שטרן. נראה שהעוזרים שלך יקליטו אותך. נראה מה אז תגיד.

תודה, בועז. בבקשה, אלעזר. נורמות של התנהגות.

אל תפריעו לאלעזר שטרן. חבר הכנסת טופורובסקי, לקרוא אותך לסדר פעם ראשונה? על מה? תוציא אותי, מה אכפת לי? אני לא צריך להצביע. אני לא שמעתי את אלה שטוענים על אנשים שמקליטים, כשדיברו משהו על זה שעורך הדין נווה הקליט את היועץ המשפטי לממשלה. לא שמעתי את אותן טענות. הכול נכון לשעתו. ככלל, יש לנו איזו מין תרבות, אם כבר צריך לדבר, גם על השלטים של ה - - -. לא שמעתי בעיה עם זה שהכסף בא מבחוץ, אלא רק אמרו שהכסף בא מעמותות מבחוץ או מאנשים מבחוץ. אדוני היושב-ראש, הדיון הוא על רביב דרוקר? לא הבנתי. על התוכנית עצמה? אני חושב שגם את התייחסת לזה, אז בואי נשמע את חבר הכנסת שטרן. אל תצנזרי אנשים.

הדבר האחרון, אני רק רוצה להגיד לידיעת כולנו, כדי שלא יישמעו פה דברי אני לא רוצה להגיד איזה, אבל לא מדויקים. לצערי הרב, אני צריך להגיד משהו. הילדים שלי יכלו לקבל דרכונים מהרבה מאוד מדינות באירופה, מאוסטרליה ומעוד מקומות, בלי לנסוע לשם ובלי לגור שם. והם העדיפו, אני מקווה כתוצאה מהחינוך, שהם רוצים רק דרכון ישראלי, למרות כל ההטבות שנלוות. אני רוצה להגיד, שיש עוד מדינות בעולם. אני אומר שוב, דעתי מאוד לא נוחה עם מי שנוגע וחוזר, רק בשביל ליהנות מזה, אבל זה באמת דיון אחר. תודה. תודה רבה. לפני שניתן לחברת הכנסת חיימוביץ' לסכם, אני מבקש מתומר, היועץ המשפטי של מועדת הפנים, התייחסות. רק אם אפשר בלי מסכה, אדוני. תודה.

לשני הנושאים. לגבי הסתייגותו של חבר הכנסת סמוטריץ' אני רק אציין דבר אחד. נציגת משרד המשפטים טענה בדיון שמדובר בנושא חדש, מסיבה שלא נבחנו - - - שר המשפטים יעשה סעיף 95 במליאה? איך תומר יודע לענות לך?

אני לא מייצג כאן את שר המשפטים. מכיוון שהיא לא נוכחת פה, אני התבקשתי להציג את דבריה. תומר, אתה יכול להסביר יותר למה הם טוענים את זה? בצלאל, בחייאת, אנחנו רוצים ללכת. תומר, בבקשה. מה שמסרה לי נציגת משרד המשפטים, הוא שהם לא בחנו את העניין מבחינת השלכותיו על יחסי העבודה ברשות, על דברים שונים שקשורים לכך, על חוזה העבודה וכולי.

זה לא הופך את זה לנושא חדש מבחינת הכנסת. חבר הכנסת סמוטריץ', הבנו את זה, אבל הוא מנסה להסביר את זה עכשיו. חבר הכנסת סמוטריץ', אי-אפשר להתמודד עם הזום. אני רק מעביר את דבריה בעניין הזה. לגבי הסתייגותו של חבר הכנסת קרעי, אני חייב לומר, ואני אומר את הדברים על דעת ממלאת מקום היועץ המשפטי לכנסת, לאחר שבדקנו את העניין לעומק אנחנו סבורים שגם אם הוועדה תאשר את העניין כנושא חדש, עלול להיווצר מצב שמדובר בפגם היורד לשורש הליך החקיקה. איזה שטויות. מעניין, כשרציתי - - - לא, אני מבקש. אתה רוצה להפריע? תפריע לחברי כנסת, גם את זה אני לא מרשה, אבל בטח לא ליועץ משפטי של הוועדה. מכיוון שמדובר בנושא שנוגע לזכויות יסוד של האזרחים מתי יוכלו לקבל דרכון ומתי לא. אנחנו סבורים שדילוג על הליכי חקיקה תקינים, כאשר החוק יעבור את הקריאה הראשונה, קריאה שנייה וקריאה שלישית, עלול להביא לפגימה בחוק שיורדת לשורשו. אתם צריכים להביא את זה בחשבון. לדעתנו, הדבר היחיד שמשותף לשני ההסדרים, הוא ששניהם מתחילים במילה "חוק", ואין שום קשר שאפשר להסביר בין הדברים. מדובר גם בפגיעה בזכויות יסוד. לכן, אנחנו סבורים שיש לשקול היטב האם להכריע את העניין הזה במסגרת התיקון לחוק. אני מבהיר, שאנחנו לא מתייחסים,

לגופו של התיקון המבוקש. התיקון המבוקש הוצג בפני הוועדה בשעתו. אנחנו הבענו עמדה אחרת מזו שהתקבלה לבסוף בחקיקה. התיקון עשוי להיות ראוי ואפילו מתבקש, אבל הנושא הזה צריך לעבור הליך חקיקה תקין. יהיה דיון ארוך בוועדה - - - תודה. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה.

רק רוצה להתייחס לדברים שאמר קודם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. יש חשש שהשינוי הזה יוקש לגבי תנאי עבודה של שוטרים, של כבאים ושל שאר כוחות הביטחון.

הובהר לנו גם על ידי רשות האכיפה וההגירה, שיותקנו תקנות או הוראות או חוזר אני עוד לא יודעת בדיוק באיזה אופן שיבהירו שאי-אפשר לחייב אדם לעבוד בשבת,

בנוהל פנימי של הרשות יובהר, שאי-אפשר לחייב אדם שאינו רוצה לעבוד בשבת. לכן, אין צורך לעשות את זה בחקיקה. אני מבקשת להבהיר את הסוגיה הזאת. לגבי חוק הדרכונים, עם כל הוויכוח שיש סביב החוק הזה, ואני חושבת שהוויכוח הזה בהחלט ראוי ונכון, יש פה סימני שאלה, אבל זה לא המקום לנהל אותו. החוק הזה, שמתייחס לסוגיית מעמדם של בקרי הגבול, זאת לא הדרך וזה לא המקום. לכן, זה כן נושא חדש.

אם כך, חברים, אני עובר להצבעה. התייעצות סיעתית. טוב, אז חמש דקות התייעצות סיעתית. נחזור בשעה 12:42. בינתיים שלחתי לחברים בקשות מוועדת הכספים לצרף נושאים לסדר-היום של הוועדה. אני מקווה שאף אחד לא יתנגד לזה, ונדון בהן אחרי הדיון הזה.

אני רוצה לחדש את הישיבה. אנחנו עוברים להצבעה על בקשות נושא חדש, לפי פניית יושבת-ראש ועדת הפנים של הכנסת. ראשית, נתחיל עם הבקשה לנושא חדש ביחס להסתייגות של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. מי שבעד ההסתייגות של בצלאל סמוטריץ' כנושא חדש, ירים את ידו.

הבקשה לנושא חדש לא התקבלה. נעבור להצבעה על ההסתייגות של שלמה קרעי כנושא חדש. הצבעה הבקשה לנושא חדש,

גם הנושא הזה לא הוכר כנושא חדש. נעבור להמשך סדר-היום ברשות חברי הוועדה. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות, ולהקדמת הדיון בהצעת חוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית: הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 10) (הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף-2020 הצעה ממשלתית; הצעת חוק חוזה הביטוח (הארכת תקופת התיישנות),

של חברי הכנסת אוסאמה סעדי, אחמד טיבי וסונדוס סאלח. איתן, אני מבקש רוויזיה על שתי ההחלטות. טוב, אנחנו נודיע. איתן, סליחה, זאת לא הצעת חוק ממשלתית. סליחה, שתיהן

מי הגיש את הראשונה?

במחילה. מילא, אם היו כל כך הרבה הצעות חוק שהעברתי.

על זה נאמר: מה ששלך שלך. כדבריה של אופירה אסייג. בכל מקרה, הצעת חוק פרטית של אופיר כץ, והצעת חוק פרטית של אוסאמה סעדי, סונדוס סאלח ואחמד טיבי. רוצים לנמק?

מדובר בשתי הצעות זהות, ולכן טבעי שהן ימוזגו. אתה רוצה לנמק גם על הפטור, מדוע דחוף להקדים את הדיון במליאה? הצבענו היום על שנייה ושלישית, ולכן זה דחוף מאוד. התקופה של ההתיישנות על בקשת תגמולים, משלוש שנים לחמש שנים. ככל שזה יעבור יותר מהר, אנשים יהיו זכאים יותר.

הצבעה הבקשה למיזוג הצעות החוק ולהקדמת הדיון אושרה. הצעות החוק ימוזגו, ויוקדם בהן הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית. 6. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת

זה חוק שאנחנו דנים בו מספר חודשים בוועדת הכספים,

לא הבנתי, מה אתה מוסיף? יש בקשה של יושב-ראש ועדת הכספים לפטור מחובת הנחה. להעביר לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק, שבה מוצע לקבוע שכל מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב, שהוא יישוב עירוני שמשויך לאשכול 4, או לאשכול נמוך יותר, ייווסף לזיכוי שהוא זכאי לו, שיעור של 5% מהכנסתו שחייבת מיגיעה אישית. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. חוק עכו, שתמכנו בו, אכן מגיע עכשיו לקריאה שנייה ושלישית. הבקשה של יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני לפטור בחוק שמיטיב עם תושבי עכו. אגב, הוא מיטיב לאחר תיקונים ופתיחת החוק עם הרבה יישובים מסביב. לכן, אנחנו נתמוך בבקשה. מישהו רוצה להתייחס? אם לא, נעבור להצבעה. מי שבעד הקדמת הדיון, ירים את ידו. הצבעה הבקשה להקדמת הדיון אושרה. הבקשה אושרה פה אחד. הקדמת הדיון אושרה. תודה על הבקשה, תודה לחברים ואני מאחל לכולכם יום טוב ומוצלח. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.